בוקר טוב.

אני רוצה להגיד לחברי הוועדה החברים יודעים את המציאות שבה אנו חיים, שהיא קשה מנשוא. זה דבר שאי אפשר להבין, איך מדינה מתנהלת בצורה הזאת. יש לנו למשל את הנושא של ניצולי השואה, שהגיע אלינו מכתב שצריך לעדכן את המדד אנחנו אז עשינו את המדד הקהילתי לניצולי השואה, ופתאום התברר שהשר שחתום על המכתב זה לא השר, השר התפטר, זה השר לשוויון חברתי אז שר האוצר לא יכול לחתום, ואנחנו בינתיים מתגלגלים עם העניין הזה כבר הרבה זמן. אני מניח שאני אביא גם בלי שיגיעו התקנות, אנחנו נביא את זה לדיון בגלל שניצולי השואה סובלים כי מחליפים שרים ובעיקר לא מטפלים. אותו דבר גם לא מטפלים בנושא של מס רכוש וקרן פיצויים, ששמתי את זה על סדר היום אפילו שאין עדין תקנות, וכנ"ל לגבי הפיצויים של נפגעי מירון. בקיצור, אין שרים, השרים מתחלפים והפקידים עושים כרצונם, עושים מה שנוח להם. אנחנו לא נרפה מהעניין ונצטרך את הנושא הזה וכל נושא שעומד על סדר היום יש גם את היועצים החינוכיים. על מה את ביקשת? כן, הפסיכולוגים החינוכיים.

אנחנו נפקח ונעשה את עבודתנו לפחות שאנחנו נעשה את זה. אנחנו מתחילים בתקנות לעידוד השקעות הון (שינוי התוספת השנייה לחוק) (הוראת שעה), התשפ"א2021 (אזורי תעשייה מרחביים בנפת אשקלון כאוזר פיתוח א'). אני מקדם בברכה את ראש העיר תומר גלאם. במבצע "שומר החומות" רבים סבלו מירי ומכל מה שנלווה לעניין הזה ואפילו גוש דן היה במידה כזאת או אחרת בתוך העניין אבל בוודאי בשפלה, בדרום ובכל המקומות. הסמל שהפך להיות במבצע שומר החומות זה אשקלון. אשקלון קיבלה הכי הרבה מטחים ובאמת תושבי אשקלון, כמו כל תושבי הדרום, הם גיבורים בעינינו. אנשים שעמדו בגבורה בעניין הזה וסבלו סבל לא פשוט. עכשיו אנחנו מביאים לדיון את מה שביקשנו, שיהיו תקנות לעידוד השקעות הון, את מה שדיברנו כבר פעם בוועדה תומר, אתה העלית את העניין הזה, ובינתיים התברר שיש בעיה משפטית והיינו צריכים לטפל בזה. שגית, את רוצה להגיד בעניין הזה? תתחיל ואני אגיד בהמשך.

מי מעלה את התקנות? אני ראש המטה הכלכלי של שר האוצר. כבוד יושב-הראש, אני אתייחס בכלליות: כל עניין החרגת ניצולי השואה מחוק השכר הממוצע במשק זאת יוזמה שעשינו ביחד דאז, שכללה גם את נכי צה"ל. מבחינתנו שר האוצר ממתין כדי לחתום ולהעביר את הצו - - מה זה מבחינתנו? המדינה לא הביאה. שר האוצר הוא מצוין, יקבל פרס ישראל אבל מה יקבל השר לשוויון חברתי? שיישאר לו עוד איזה פרס. עד עכשיו זה לא מגיע, זה היה בסדר היום והשר חתם. ללשכת שר האוצר לא הגיע המסמך. בשנייה שהוא יגיע, זה על דעת כל גורמי המקצוע באוצר ועל דעת שר האוצר, ויעבור במהירות לוועדת הכספים. אז לא להגיד שזה עדין מתעכב? מאה אחוז להגיד, רק רציתי להבהיר ברשותך. לעניין פיצויי מס רכוש אז קודם כל, יהיה דיון בשלב מאוחר יותר אבל מהרגע הראשון הצוותים של רשות המיסים ושל קרן הפיצויים נמצאים בשטח ומסייעים לרשויות וגם לתושבים בגין הנזקים הישירים ויפרטו את זה לאחר מכן, וגם שר האוצר סייר בכל המקומות אנחנו באים לתת את המענה. גם לאחר מכן, לעניין הנזק העקיף יהיה דיון רחב. רק צריך לעדכן שאתמול בלילה, לאחר מאמץ רב של הצוותים גם ברשות המיסים וגם במשרד האוצר, הופצו תקנות להערות ציבור,

לשולחן הוועדה ויאושרו בשבוע הבא. לעניין אשקלון עוד רגע זה יוצג בצורה סדורה על-ידי משרד האוצר ומשרד הכלכלה. אפתח ואומר שגם לאחר הדיונים באוצר וגם לאחר שהוועדה פנתה והיועצת המשפטית של הוועדה ושל הכנסת הסבה את תשומת ליבנו לכך שמלבד שאנחנו נותנים עכשיו כהוראת שעה ומכניסים את אשקלון לתוספת השנייה באזור פיתוח א' וזה מבורך, לאחר מאמץ רב של הרבה גורמים, התוספת הכללית של החוק פוקעת בסוף 20-21 ולכן עמדת שר האוצר ועמדת שר הכלכלה היא להאריך את התוספת הזאת לשנתיים נוספות, ולעשות את שני הצדדים האלה יחד כי אנחנו לא רוצים להגיע לסוף השנה כשאין לנו בכלל יישובים בתוך התוספת של אזור פיתוח א'. אז זה בפתח הדיון, כמובן יחד עם הוועדה. זהו מבחינת השר. בבקשה. מי מציג את הבקשה?

מהלשכה המשפטית במשרד הכלכלה. בהתאם למה שתמיר אמר, אני אקריא עכשיו את הנוסח שאנחנו העברנו לוועדה אבל אני מניחה שנצטרך לערוך בו תיקונים לאור מה שנאמר עכשיו, כמובן בכפוף לאישור הוועדה. אז כרגע הנוסח הוא כזה: "תקנות לעידוד השקעות הון (שינוי התוספת השנייה לחוק) (הוראת שעה), התשפ"א-2021 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 40ד(ב) לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה: הוראת שעה1.(א) בתקופה שמיום י"ז בטבת התשפ"א (1 בינואר 2021) עד יום כ"ז בטבת התשפ"ב

בדצמבר 2021), יראו כאילו בתופסת השנייה לחוק,

תחומי אזור פיתוח א', אחרי פסקה (3) בא

נוסף על האמור בפסקה (3) לעניין נפת אשקלון גם אזורי תעשייה מרחביים בתחומי רשות מקומית שבה רמה חברתית כלכלית נמוכה לפי אשכול 5 ובלבד שהיא לא נכללה בתוספת זו כנוסחה ערב פרסומן של תקנות לעידוד השקעות הון (שינוי התוספת השנייה לחוק) (הוראת שעה),

בתקופה שמיום כ"ח בטבת התשפ"ב (1 בינואר 2022), עד יום ז' בטבת התשפ"ג (31 בדצבמר 2022), יראו כאילו אחרי התוספת הראשונה לחוק בא: "תוספת שנייה (סעיף 40ד) בתוספת זו "אזור תעשייה" שטח המיועד לתעשייה לפי תכנית מפורטת כמשמעותה בחוק התכנון והבנייה,

- - אבל אם אתם מאריכים את הכל את לא צריכה את סעיף קטן (ב),

אז למה את מקריאה אותו? מה אתם מביאים בפני הוועדה? את רוצה להגיד את זה במילים ולא בהקראה? אז אני יכולה להגיד במילים שכרגע, לשנים 21-22, אשקלון כלולה בתחומי אזור פיתוח א' בתוספת השנייה לחוק עידוד, וכלל התוספת קרי, חלק ג' לתוספת השנייה, שאמור לפקוע ביום 31 בדצמבר 2021 מוארך בשנתיים קרי, עד 31 בדצמבר 2023. זה במילים פשוטות התיקון שכרגע על השולחן. אזורי פיתוח א' לפני אשקלון, גם באים בהוראת שעה? כן, זה מה שבעצם התעורר. מתי זה התחיל בפעם הראשונה? התוספת הנוכחית - - לא הנוכחית. מתי התחילה הוראת שעה לאזורי פיתוח א'? לפני אשקלון - - התוספת השנייה לחוק עידוד השקעות הון נקבעה בשנת 2015 במסגרת תיקון 68 לחוק עידוד. והיא הוארכה כבר או שזו פעם ראשונה? היא הוארכה

היא הוארכה פעם אחת לשנתיים ופעם אחת לשלוש שנים? נכון, ולמעשה היא לא שונתה מאז שהיא נקבעה ב-2015.

שנתיים, אז למה אתם לא הולכים להוראת קבע? אתם כל פעם מאריכים את זה - - זה החוק. אי אפשר לשנות את החקיקה?

בעד לעשות את זה קבוע? אני לא יודע - - - מה אתה לא יודע? ינון דקה, קודם כל שנדע על מה אנחנו מדברים. אתם משנים עכשיו וקובעים שחוק לעידוד השקעות הון בהוראת שעה יוארך עד סוף 2023. אזורי הפיתוח. אני אגיד בשני משפטים: מה שלמעשה הובא בפני הוועדה זה תיקון לתוספת כך שאזור התעשייה הצפוני של אשקלון יתווסף כחלק מאזור פיתוח א'. חוק עידוד השקעות הון מקנה הטבות מס והטבות שונות ליישובים שקבועים באזור פיתוח א' ובאזור פיתוח ב'. אזורי הפיתוח נקבעו בתוספת והם הוארכו, למיטב ידיעתי, מאז ההתקנה ונשארו "as is" ומעולם לא שיניתם אותם. מה שהביאו במקור בפני הוועדה במסגרת אזור פיתוח א', אזור התעשייה הדרומי של אשקלון נכלל והוא קיים אבל אזור התעשייה הצפוני לא היה קיים. לאורך השנים, בכל פעם שהוארכה התוספת, גם הוועדה העלתה שאלות ביחס לאזור התעשייה הצפוני של אשקלון וביקשה להכליל אותו, ובעצם הבקשה המקורית שהובאה על-ידי שני השרים שר האוצר ושר הכלכלה הייתה להוסיף את אזור התעשייה הצפוני של אשקלון לתוספת לאזור פיתוח א'. זה היה מייצר מצב שבו בתום שנת 2021, כיוון שהבקשה המקורית הייתה להוסיף רק את אזור התעשייה הצפוני של אשקלון, היה נוצר מצב שבסוף דצמבר 21 כל התוספת פוקעת כי לא התבקשה הארכה שלה במקור, ואז היינו נותרים לכאורה בשנת 2022, ככל שהשרים לא היו מביאים בפני הוועדה בחודשים הקרובים הארכה נוספת של התוספת היינו נותרים בשנת 2022 כאזור פיתוח א', אך ורק עם אזור התעשייה הצפוני של אשקלון. זאת אומרת, אזור התעשייה הצפוני היה בפנים, ואזור התעשייה הדרומי היה בחוץ. ועוד יישובים רבים מאוד. זה היה דבר בלתי אפשרי. אני מבינה שהבחינה המקצועית שנעשתה בימים האחרונים על-ידי משרד הכלכלה ועל-ידי משרד האוצר תסבירו על זה הגיעה למסקנה שנכון יהיה להביא בפני הוועדה תמונה מלאה ולא רק תוספת של אשקלון ולהמתין ולראות מה יתפתח. זה נכון יותר כמובן בראש ובראשונה מבחינת הוועדה, שהיא מקיימת את הדיון הזה היום ולא בעוד כמה חודשים, ומקבלת את ההחלטה הזאת. זה נכון גם שהוועדה תקבל את התמונה המלאה של מה הממשלה מתכננת לעשות עם זה, מה המשרדים מתכננים לעשות עם זה, ואני מבינה שהשתכנעתם גם במקצועית זה הדבר הנכון. מישהו רוצה לפרט? אני רכז תעשייה ומסחר באגף תקציבים במשרד האוצר. למה מהאוצר? משרד הכלכלה זה... כן, זה כלכלה. רק שנדע, אני אומר לחברי הכנסת החדשים שהאמת היא שאגף התקציבים הוא בעל הבית של המדינה, אין דבר ששייך לאיזה משרד אבל אנחנו הולכים פורמלית, ופורמלית זה משרד הכלכלה. כמובן שבלי אגף התקציבים המדינה לא תוכל להתקיים. בבקשה, משרד הכלכלה.

ממשרד הכלכלה. חברים, התעשיינים צריכים ודאות, צריכים המשכיות וצריכים לדעת איפה הם נמצאים. הם צריכים גם ביטחון.

גם היזמים המקומיים וגם יזמים לצורך העניין בחברות

- - - זאת אומרת שכולם יכללו בעניין הזה ועד סוף 2023 תהיה הוראת שעה שחוק עידוד השקעות הון ימשיך כדי שתהיה ודאות.

למה אם אנחנו מכניסים עכשיו את אזור התעשייה הצפוני של אשקלון לתוך אותה מערכת,

זה צריך להיות בנפרד? את שכנעת אותי אני רוצה לעשות מפעל באזור התעשייה הצפוני, למה אני צריך להיות תלוי בזה?

תעשייה ומסחר באגף התקציבים. החלטת הממשלה דיברה על תוספת של אשקלון למשך - - מה מעניין אותי החלטת הממשלה? יש החלטת ועדת הכספים. רגע, שאלת שאלה, תן לי לענות: החלטת הממשלה דיברה על תוספת של שנתיים שיש לה עלות תקציבית, וכנגד ההכנסה של אשקלון הובא מקור תקציבי, כולל כלל הנומרטור, ולכן זה מה שנקבע וכנגד זה יש מקור, אז אי אפשר עכשיו להאריך את אשקלון מעבר ואי אפשר להוסיף יישובים נוספים כי זה - - לכלל התוספת יש מקור,

אתם הייתם ערוכים לזה. אני אתייחס: לעניין הארכת כלל התוספת לכאורה, בנושא של נומרטור, הוראות שעה לא נלקחות בחשבון וצריך להביא מקור כשרוצים להאריך הוראת שעה. ספציפית לעניין של הוראת השעה הזאת זאת הוראה שעה כפי שנאמר קודם על-ידי קודמיי, שמוארכת לדעתי החל מ-2011, בכל פעם לשנתיים-שלוש, בהיקף תקציבי מאוד-מאוד משמעותי של מיליארדים. ולכן, האמירה שלנו שזה כבר הובא בחשבון במסגרת התחזיות.

אם לא היו מביאים את זה בחשבון במסגרת התחזיות, היה נוצר עכשיו "בור" או לצורך העניין מקור, תלוי איך מסתכלים על זה, של שלושה, ארבעה ויותר מיליארדי שקלים. אז ההנחה שלנו הייתה שבחוק העידוד התוספת תוארך ולכן אין פה שיקולי נומרטור ככל שמאריכים את התוספת"as is" קדימה. יש לי שאלה אליך: אני רוצה לדעת הרי חוסר השכל פה מרקיע שחקים. אני שואל אותך מה יקרה אם נקבל פה החלטה ונצביע על זה, שנכנסים לשכל הישר. כל הסיפורים האלה של הנומרטור ושאין מקור תקציבי מכירים את זה. אנחנו מדברים עכשיו על תוספת שנעשתה בין לילה של כמה מיליארדים. הרי מאריכים עכשיו את כל חוק עידוד השקעות הון על-פי ההחלטה שלהם עד סוף 2023. למה אי אפשר לקבל החלטה אנחנו, לא הממשלה, שאנחנו מכניסים את אזור התעשייה הצפוני של אשקלון לחוק עידוד השקעות הון, ויחד הוא נוסע עם כל העגלה. מה שיקרה אם אנחנו נפריד אותו הוא כל פעם יצטרך לרדוף לבד אחרי זה ויהיה לו קשה יותר. בתוך החבילה - - אני מציעה שלא כיוון שברגע שהם אומרים שאין לזה מקור תקציבי, אני לא חושבת שזה נכון מצד הוועדה לכפות על הממשלה עניין שהוא בין היתר מדיניות של הממשלה. אני כן חושבת שהוועדה צריכה לקיים דיון נוסף בעוד מספר חודשים בעניין הזה ואולי גם לתקן את החוק ולהפוך את התוספת הזאת לקבועה, וככל שהשרים ירצו לשנות ממנה, הם יוכלו להגיע לוועדת הכספים. ברגע שתהפוך את התוספת להוראת קבע ולא לכזו שכל שנתיים פוקעת וכולנו צריכים להיכנס לבחינה מחודשת של הדברים זה יפתור גם את הבעיה. מה יקרה אם נצביע שהכל כלול בתוך העניין הזה? מה יקרה אם תיתן לאשקלון - - כן, להיות כמו כולם. אין להם מקור תקציבי, זה לא עומד בתנאים של הנומרטור. אתה אפילו לא מחייך כשאתה אומר "אין מקור". מאיפה נולד המקור בלילה של מיליארדי שקלים של התוספת הזאת?

הם יכולים גם להחליט שהם מושכים את התקנות בסופו של דבר. זאת אומרת, יש להם יותר כוח מאתנו. אני רוצה להגיד לך שהם הביאו לכאן אך ורק תוספת של אשקלון לשנה. הוועדה מבקשת מהם להוסיף הארכה לכלל התוספת לשנתיים. הם נעתרים לבקשה, גם הם עצמם חושבים שמבחינה מקצועית זה הדבר הנכון לעשות. יפה. אתם רוצים 10 דקות להתייעץ עם הממונים עלכם? עדיף. - - - באיזה סכום מדובר? באיזה סכום מדובר לגבי אשקלון, אתם רוצים לענות?

היטיבה היועצת המשפטית של הוועדה ושל הכנסת לתאר את הסיטואציה. בסופו של דבר, כשמאריכים את התוספת לחוק יש מגבלות באיזה דגם ניתן להפיץ

כשבאים לתקצב החלטת ממשלה, ואנחנו נמצאים במסגרת ממשלתית שכולם יודעים איזו מסגרת זאת, עושים מה שאפשר. החלטת הממשלה, בשיתוף יחד עם ראש העיר ובסיוע גדול מאוד שלו הצלחנו להעביר החלטת ממשלה שמכניסה לראשונה, כפי ששגית ציינה, את אזור התעשייה הצפוני למשך שנתיים.

בסופו של דבר, אנחנו נמצאים בתקופה עדינה ויש כללים שצריך לשמור עליהם גם בתוך הדבר הזה. זה המיטב שניתן לעשות כרגע. זה לא אומר שאנחנו לא רואים קדימה את אשקלון נשארת בתור אזור פיתוח א' במסגרת שאנחנו נמצאים בה, ואני חושב שכמו שהוועדה אמרה, שגם לאור בקשת הוועדה וגם לאור בקשת אחרים, להאריך את התוספת הכללית לשנתיים ולהכניס את אשקלון. נכון יהיה הפרש בין אשקלון בסוף 2022 לבין סוף 2023 של התוספת הכללית אבל זה יוסדר לקראת הדבר הזה. אני סבור שכל ועדה שלא תהיה תעשה על זה דיונים רבים וגם מדיניות הממשלה תישמע. בסופו של דבר, יש לנו מערכת מסוימת. זה הישג גדול מאוד לכולם וזו בשורה, ואלה הכללים שאנחנו צריכים להישאר בהם. מה העלות התקציבית של זה? מה העלות התקציבית של שנה לאשקלון? סדר גודל של 11 מיליון שקל לשנה.

מה העלות של התוספת של עידוד השקעות הון הכללית?

כמה מיליארדים?

אני לא רוצה להגיד לך מספר מהמותן אבל היא נאמדת במיליארדים. בשונה מאשקלון, זו תוספת שכבר הובאה בחשבון. הכי קל לכאורה יכולנו לבוא ולהגיד שאין לנו עכשיו מקור להארכת התוספת.

באה הוועדה אלינו ופנתה למשרד האוצר ואמרה: בואו נאריך את כל החוק. אמרנו שזה נכון, באמת אפשר - - כי אם לא היו מאריכים, אמרה לי היועצת המשפטית שנוצרה בעיה משפטית. אבל מעבר לבעיה המשפטית, היה צריך לפתור את הנושא של הנומרטור, וזה מה שהסברתי קודם. בסדר. כן, בבקשה.

אני רק אתייחס להיבט המשפטי של המהלך הזה בקצרה עלתה כאן השאלה האם יש בעיה משפטית לתת רק לאשכול 5 בשלב הזה? אנחנו חושבים שאין הכרח משפטי לכרוך בין הדברים.

אפשר היה לאשר את ההצעה המשפטית כפי שהיא ולהכניס את אשכול 5 בלבד, בלי להאריך את כל התוספת. ככל שהייתה נוצרת בעיה, ואני לא נדרשת כרגע לשאלה אם הייתה נוצרת - - לא הבנתי.

אין הכרח משפטי כרגע להאריך גם את

ותכף אני אתייחס לזה אבל מבחינתנו, ניתן היה - - שלא היה צריך להאריך את כל התוספת? אין הכרח להאריך את כל התוספת מבחינה משפטית כי זה פשוט פוגע בוועדה ומשאיר את הכלים

זאת המשמעות. ניתן היה להשאיר לממשלה את שיקול הדעת לבחון בהמשך השנה האם היא מעוניינת להאריך את התוספת, וכרגע לשנות את התוספת רק במובן הזה שמרחיבים - - כן, אבל אז היה נוצר מצב שבסוף 2021, אזור התעשייה הצפוני של אשקלון היה נמצא וכל חוק עידוד השקעות הון היה מתבטל. אז אילו היה נוצר מצב כזה, צריך היה להידרש במשמעויות המשפטיות שלו לקראת סוף השנה. אנחנו לא חושבים שמבחינת העיתוי - - אז לא צריך לעשות את זה עכשיו? אבל אתם מביאים עכשיו את אשקלון. לוועדה מותר לקבל תמונה מלאה ותשובות מהממשלה ביחס לכל - - - רגע, מה זה "מותר לה"? אני לא מבקש הכשר ממשרד המשפטים.

עם כל הכבוד, יש גם היגיון. אז אדוני, לשמחתנו הבעיה הזו נחסכה מאתנו לאור ההסכמה של גורמי המקצוע לכך ש - - לא, מעניין אותי פילוסופית מה זה האמירה הזאת? אני רק אתייחס לעוד שאלה משפטית שעלתה כאן: עלתה שאלה משפטית האם ניתן בתקופת ממשלת מעבר להאריך את כל התוספת? מה הבעיה? העמדה המשפטית שלנו היא שיש בזה קושי משפטי אפילו משמעותי אבל בסופו של דבר הגענו למסקנה שהוא לא נגד העניין - - על מה יש קושי משפטי? יש קושי משפטי להאריך את כל התוספת כרגע, בתקופת ממשלת מעבר, ואני אסביר בקצרה למה - - הם מבקשים להאריך את כל התוספת בגלל שאם לא זה, אנחנו לא מאשרים כלום. העמדה שהוצגה כאן על-ידי חברי באוצר מקובלת גם עלינו כיוון שהשורה התחתונה - - אז למה את אומרת שיש קושי משפטי? אני רק אסביר את הקושי - - זה קושי שהתגברו עליו. לא, קושי שלא מגיע כדי מניעה. רק תתייחסי בהסבר שלך לכך שהייתה תוספת שנלקחה בחשבון גם מבחינה תקציבית וגם הגורמים המקצועיים סוברים שהיה מקום להאריך אותה גם ביחס לממשלת מעבר. אני בהחלט אתייחס גם לזה, נכון. מצד אחד יש פה מצב שבו אין דחיפות, אין הכרח להאריך את התוספת, היא חיה עד סוף השנה. יש פה כבילה מסוימת של שיקול הדעת של הממשלה הבאה לא נעשתה עבודת מטה, לא נעשה שימוע ציבורי ומדובר בהחלטה של מיליארדים. זה מה שעומד על כף אחת של המאזניים. מצד שני בכף השנייה של המאזניים - - הכנסתם בחשבון גם את הקורונה ואת המצב הביטחוני והחינוך? אנחנו מדברים על תקופה שהוארכה מספר פעמים מאז 2011, אנחנו מדברים על הארכה של מדיניות קיימת ולא על מדיניות חדשה, וכמו שאמרה היועצת המשפטית של הוועדה ושל הכנסת אכן מדובר במצב שבו יש תחזיות של כל גורמי המקצוע שהתוספת הזאת ממילא הולכת להיות מאורכת. אנחנו בכל זאת כבר במאי, אנחנו יודעים לצפות מה יקרה בסוף השנה. וכשזאת תמונת הדברים, בסופו של דבר המאזניים נוטות לכך שאין מניעה משפטית לעשות את המהלך הזה. בפעם הקודמת שהאריכו, התקיימה עבודת מטה? שימוע וכולי? היה שימוע בפעם הקודמת? אני מניחה שתיקון התוספת פורסם להערות ציבור.

התיקון הקודם ב-2015. בתיקון הקודם ב-2015 פרסמתם הערות ציבור היה שימוע? אני לא בטוחה שזה היה מחייב.

מה זה עבודת מטה, לירון? הגורמים המקצועיים אומרים לך כאן שהם סבורים שנכון להאריך את זה. מה זה עבודת מטה? אני באמת... - - - המטה פשוט יושב כאן. התמונה מורכבת - - לא היה שימוע בפעם הקודמת. היה כאן דיון בוועדה ושמענו את הגורמים המקצועיים ולא היה שימוע. אני רוצה להגיד לכם, במשרד המשפטים: אני לא יודע, הייתה מלחמה. יש אנשים שנמצאים וסבלו, וצריך לעשות פעולות כי אחרת אנחנו עושים את מלאכתנו רמייה. צריך לעשות פעולות כדי לעודד את האנשים, כדי שיבואו מפעלים, כדי שהעסק הזה יעבוד. ואז פתאום מתברר שאנחנו נמצאים בקושי בגלל שחוק עידוד השקעות הון עומד לפקוע.

כל המקומות האלה שעליהם אנחנו מדברים, שסבלו מאוד בתקופה הזאת יותר מסבל רגיל בכלל זה הולך להיפסק. אני גם לא מבין למה אי אפשר לחבר את זה יחד אבל היועצת המשפטית אצלנו אומרת שיכול להיות שימשכו את החוק אז אני לא רוצה לעשות את זה אבל צריך לחיות על קרקע המציאות ולא לדבר פילוסופיה. אני העברתי את זה כאן, את עידוד השקעות הון בהארכה ואני באמת מסכים שצריך לקיים דיון על כל החוק הזה ולהפוך אותו להוראת קבע, לא הוראת שעה. אני העברתי פה את חוק הטבות המס על כל המדינה ועשינו את זה. לפי מה שאת אומרת, המדינה צריכה לעמוד ולא נעשה כלום. גם הטיעון של ממשלת מעבר מה לעשות שהלחימה יצאה בתקופה הזאת? תגידי לבעל מפעל באזור התעשייה הצפוני של אשקלון שזו ממשלת מעבר. תגידי. אני לא יודע להגיד את זה. זה לא מה שאמרתי, זו לא השורה התחתונה.

תודה. אנחנו מסכימים? אדוני ראש העיר, בבקשה. מתי תהיה התחנה הבאה שבה נוכל - - - אני הולך לבקש לקבוע תאריך עכשיו, בעוד מספר חודשים, דיון על עידוד השקעות הון.

לפני ההצבעה אנחנו נגיע לזה. בוקר טוב לכולם. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הדרגים המקצועיים אתם יודעים שבמדינה שלנו כמו בממשלה יציבה וגם בלא-יציבה כמו היום, הדברים כל פעם מתעכבים בצורה מהותית.

אשקלון עם 12,000 יחידות דיור באוויר ומצד שני, בואו נדבר רגע על הלחימה, אני מדבר מבחינה כלכלית עם ה-12,000 יחידות ועוד 30,000 בקנה, למעשה מי שמחזק את האוצר בצורה משמעותית ולא רק תורם את תרומתו הציונית להגדלת מספר היחידות

יש שני דברים ברורים שם זה המיליארדים שעוברים מהקרקעות עם אחוז מאוד גבוה, זה שיווק של 98%. מצד שני אי אפשר להשאיר את העיר בלי כלים כדי להתמודד עם אותה תנופת בנייה ועם ההגירה החיובית שהיא ממש בלתי נתפסת ברמה החיובית. אתם חייבים להבין דבר אחד שגם שר האוצר וגם שר הכלכלה וגם אדוני היושב-ראש וחברי הכנסת עושים ועשו הכל כדי שהתקנה הזאת תבוא לידי ביטוי. אנחנו מדברים על החלטת ממשלה שהתקבלה בדצמבר 2020. עד אז, הם מתחילים לכלול גם את הזמן הזה, והיא תבוא לידי מימוש במקרה הטוב רק בעוד מספר חודשים. מה שקורה פה היום עוד פעם, אחרי שהיועץ המשפטי לממשלה וכל הגורמים המשפטיים שנגעו בדבר והכלכלנים למיניהם קיבלו החלטה והבינו שזו המשימה שלהם, פתאום כשמגיעים לוועדת הכספים מגלים שיש עוד בעיה. אז אני לא יודע, אני עושה שיעורי בית ועובר על הכל ומטפל במה שצריך לטפל. אני אומר לכם פה, חברי חברי הוועדה: אני באמת מתבייש בתהליכים

במדינת ישראל היום לצערנו.

הפכה להיות העורף גם בשעת הלחימה וגם בשוטף. בלחימה ראינו מה קרה בסבב האחרון. אני היום החלטתי שאני לא כועס, אני קצת מדבר ברמה - - לא, כי בפעם הקודמת כעסת וזה מצא חן בעיני... לא, אין לי בעיה. אני הבנתי שכשאני צועק שומעים אותי וכשאני מדבר, אולי הם קצת יותר יקשיבו. היה לי אירוע בריאותי בשנה הזאת. ברוך השם, הכל בסדר, אז באתי לרופאים ושאלתי אם אני יכול לחזור לעבודה. אז אמרו לי: כן,

הכל בסדר,

אז אמרתי לו: תחפש לי עבודה אחרת. אנחנו לא מוכנים לחפש לך עבודה אחרת בנושא הזה אבל אני אומר לכם פה, חברי הוועדה והפקידות הבכירה באוצר: אני מבין שיש לכם כוח עצום בידיים. אשקלון תרמה את תרומתה בצורה משמעותית למדינת ישראל בהקמת אלפי יחידות דיור. אם וכאשר אנחנו לא נקדם את זה ונתחיל לפעול, אנחנו לא נקים מפעלים. ברגע שלא יוקמו אותם מפעלים, אותן יחידות דיור, לא תהיה לי האפשרות כראש עיר לתת להם את השירות המינימאלי ברמה של פינוי זבל, מקורות להקמת מרכזים כביכול של חינוך, תרבות וכיוצא בזה.

כל עיכוב שלכם יביא למצב שתבואו לפה בעוד שנתיים, שהדירות יתאכלסו, ואשקלון תהפוך להיות במקום רשות אייתנה לרשות גירעונית, ואז תלכו לעשות ועדות ועוד ועדות, והמדינה תצטרך להביא את הכסף כדי לפתור את אותן בעיות כי לא תהיה ברירה. ולכן, אני אומר לכם פה שאי אפשר לעכב את זה יותר. אנחנו חייבים להעביר את זה היום עם שנתיים מהיום ולא מיום קבלת כמו שאמרתם,

אדוני היושב-ראש תבין, זה אבסורד שאותן קרקעות שהוקצו בפטור במכרז לדרומי עדין לא מקבלים את השומה כי אין החלטה. אז גם המפעלים שרצו לבוא ולהתקדם ולהיות פה מעכבים אותם. למה?

אז עברנו את הכל, עשו את הפרסומים, עשו כל מה שצריך לעשות, הערה לציבור וכל מה שהיו צריכים את הכל עשינו על הצד הטוב ביותר. לכן, אני מבקש מכולם למצוא את הדרך כדי לפתור את הבעיה הזאת. זה כבר לא משהו שאפשר לדחות אותו ונעשה ישיבה בעוד מספר חודשים. כל יום שעובר ולא קמים מפעלים איכותיים בעיר אשקלון, העיר נפגעת בצורה משמעותית. אני מסכים אתך. אין לנו ברירה ואנחנו נצטרך לאשר את זה היום באופן כזה שבו מאריכים את חוק עידוד השקעות הון, את הוראת השעה מאריכים בעוד שנתיים כדי שלא נגיע לסוף דצמבר ולא יהיה בכלל הנושא הזה. אני מסכים שאזור התעשייה הצפוני של אשקלון צריך להתקדם עם כל העניין הזה, ולכן צריך לאשר את זה היום ולתת לו להמשיך עד סוף 2023 אבל אי אפשר לעשות את זה כי היועצת המשפטי, שאני סומך עליה, אומרת שאין אפשרות וכל מה שנלווה לעניין הזה עם הנושא של המקור התקציבי וכל אני מבקש שלפני שאנחנו נצביע - - אבל רגע, שאלה אחת: התקציב שחושב, שגית, היה על 21-22. 21 כבר לא יהיו.

מבחינה תקציבית אנחנו באמצע - - זה לא נכון,

למה זה לא נכון? כבר לא נוציא את 21 אז למה שלא נעביר את זה ל-23? אחת ההטבות המרכזיות זה מס חברות נמוך יותר. מס חברות מחושב ברמה השנתית ולכן, גם אם מתקבלת ההחלטה היום, בסוף המס מחושב ברמה שנתית ולכן, כל ההטבה תחול גם על 21 וגם על 22 כמו כוונת החלטת הממשלה, הכל בסדר. על מה? אתה מדבר על מפעלים חדשים. אני לא מצליחה להבין, מדובר על מפעלים חדשים שעוד לא קמו ואין להם תכנון. אני באמת לא מצליחה להבין על איזה חישוב אתה עושה את זה. אולי אפילו הם יאמצו את - - - בגלל ההטבות. - - - הם לא יקומו עד סוף השנה. לא מין הנמנע שמישהו הסכים אחרי החלטת הממשלה.

שהחלטת הממשלה הייתה לפני חצי שנה, יכול להיות שאנשים קיבלו החלטות והשקיעו וייהנו משנת 2021 המלאה.

מה קרה? לא הבנתי, עם כל הכבוד, אנחנו לא ב"כולל" שלומדים בחברותות. מי שמקבל רשות דיבור, שידבר. יש תמונת מצב שעליה אנחנו תכף נגיע ונתכנס להצבעה ונדבר לפני זה. העלית את העניין הזה והם לא מסכימים לזה - - אבל הכסף... הכסף אז הם אומרים שהנושא של חוק החברות, שהמיסוי הוא לשנה. אין 21. יש 21. אנחנו יכולים לא לאשר את זה ולדרוש את ההמשך. המשמעות של העניין היא פגיעה באשקלון והם לא כל כך מתרגשים מהעניין הזה, אין להם פריימריז. הם לא רוצים להעביר את זה. אנחנו היינו צריכים לדרוש את הארכת חוק עידוד השקעות הון אתמול בערב. אני חשבתי שאני מתעלף שהיועצת המשפטית אמרה לי: תדע לך שהכל נעצר. הרי לא הביאו את זה ואמרו שיש את עידוד השקעות הון שמפסיק בסוף דצמבר. הם לא אמרו את זה, זה אנחנו פתאום גילינו. אני רק רוצה לומר, אדוני היושב-ראש וסליחה שאני קוטע אותך אבל אני מודיע לכם פה, כל פיקיד האוצר - - לא,

אל תריב איתם.

אני מודיע להם פה היום חד-משמעית שאני הולך לעשות משהו שנוגד את העקרונות שלי, להקים ולבנות את ארץ ישראל היום ייעצר הסכם הגג ולא תיבנה אף יחידה אחת, וכל מה שאושר אני אדאג לעכב ככל שניתן, ואז נראה מאיפה תביאו מקורות תקציביים כדי להפעיל את אותם מכלולים שאתם מכלילים על הגב של אשקלון. אתם מקבלים קרוב ל-700 מיליון שקל דיבידנדים רק מקצא"א, שמשלמת סכום זניח לתושבי אשקלון. מעכשיו כללי המשחק אתכם ואיתי ישתנו. חברי הכנסת - - - כל המפלגות, כדי להציג את הצדק כפי שהוא ואתם בשלכם.

תופסים את המכנס כמו הפינצ'ר שתופס את המכנס. לא ישחקו יותר עם התושבים שלי, לא אתם ולא אף אחד. אני נותן הנחייה ברורה היום, שלא תשווק אפילו לא דירה אחת ושום דבר, עד שהממשלה ואותם פקידים יעבירו את מה שצריך להגיע לתושבים, שמגיע להם בזכות. מה שקורה פה זו חוצפה. חצי שנה, אדוני היושב-ראש, אני מסתובב מול הפקידים האלה וכולם מערבבים. היועץ המשפטי לממשלה ואחרי זה משרד הכלכלה ואחרי זה הפקידים באוצר. די, נמאס לי מכם חד-משמעית. אתם לא דואגים לתושבים שמגיע להם. אנחנו לא נהיה המחלבה שתפתור לכם את הבעיות של מדינת ישראל ואתם לא תטפלו בהם. תודה רבה. תודה, אדוני ראש העיר. ביקשת ממנו תגובה, אמרתי לו בהתחלה "אני אוהב אותך" - - בסדר, הכוונה של הוועדה למיטב הבנתי, כולנו ללא יוצא מין הכלל מכל המפלגות, לא קואליציה ואופוזיציה אנחנו רוצים לאשר את זה. אני תכף אומר איך אנחנו נעשה את זה אבל קודם חברי הכנסת רצו לדבר. לפני זה, איתמר רביבו - - אני רוצה לומר רק מילה כדי טיפה להקהות את העוקץ שזה יפקע בתום השנה כשחוקקנו את הסעיף שעסק בתחומי האזורים וקיבלנו את העמדה שזה יהיה הוראת שעה שאפשר יהיה להאריך אותה אחת לשנתיים, התווסף סעיף קטן ג' שקבע שיישוב או אזור שנכלל בתחומי האזורים ויצא עקב הפקיעה של התוספת או מאחר שהוא לא עומד עוד בתנאים, יראו את המפעל שהיה זכאי בשנה שבה הוא היה זכאי, כזכאי לשנה נוספת.

שאם יהיו מפעלים שייכנסו במהלך השנה הזאת, גם אם בסופו של דבר לא תיעשה ההארכה לשנה נוספת והתאמה בין כלל היישובים בתוספת א', היישובים ואשקלון יהיו זכאים לשנה נוספת.

בבקשה, ראש המועצה האזורית חוף אשקלון איתמר רביבו. שלום, בוקר טוב חברים. אדוני היושב-ראש, תודה רבה שאפשרתם לנו להגיע לישיבה. חברי ושכני היקר תומר גלאם, חברי ועדה נכבדים, חברי כנסת, פקידים מכל משרדי הממשלה, המועצה האזורית חוף אשקלון אני צירפתי כאן מפה לחברי הכנסת כדי לראות איך הדברים האלה נראים. המועצה יושבת כך שבחלק הדרומי שלה היא גובלת עם רצועת עזה. מהיישוב נתיב העשרה צפונה, חלק מהיישובים נמצאים גם צפונית לעיר אשקלון וכמובן גם מזרחית. אני מאוד מזדהה ומכיר את המאבק. חלק מהיישובים במועצה הם יישובים שמוגדרים כיישובי עוטף עזה ואני גם שכן וגם חבר יקר ואני מזדהה מאוד עם המאבק של חברי תומר גלאם, מבין מאוד לליבו, יודע את התהליכים שהוא עובר לאורך התקופה.

כמו שהוא אמר, הוא עושה מעשה ציוני גדול. אני רק מבקש המועצה האזורית חוף אשקלון מונה כולה 20,000 תושבים ביחס לעיר אשקלון שמונה 160,000 תושבים. אני חושב שגם היחס מבחינת אזורי תעסוקה הוא יחס דומה, ולכן ביקשתי במכתב ששלחתי, שבמסגרת אותה תקנה תילקח בחשבון גם המועצה האזורית חוף אשקלון. המועצה האזורית חוף אשקלון מתמודדת בשוטף עם ירי. אנחנו שומעים במהלך השנה על ירי ובלוני תבערה ובלוני נפץ כל הדברים האלה קורים אצלנו, בשטח המועצה. לכן, אני מבקש שהתקנה תחול גם על המועצה האזורית חוף אשקלון. צירפתי פה את המפה. המועצה האזורית חוף אשקלון בסבב האחרון, חוץ מהשוטף, שוגרו לעברה למעלה מ-1,000 טילים ליישובי המועצה. באזור התעשייה שיש לנו במבקיעים, שמוגדר בייעוד תעשייה, עוד לפני הסבב כמעט עלה באש - - אתה דיברת אתם לגבי הכללה של חוף אשקלון? כשנודע לי שהדבר הזה עולה, דיברתי אתמול וגם שלחתי מכתב והעליתי את הדבר הזה. יש עמדה של הממשלה בעניין של חוף אשקלון?

אני אומר שהתקנות שמונחות על השולחן זאת עמדת הממשלה פלוס התוספת. כל סוגיה כזאת - - - נשמח גם לשבת אתך. בסופו של דבר, גם ההחלטה של אשקלון נכנסה אחרי החלטת ממשלה סדורה - - רק משפט אחד: שמעתי פה שהמסגרת התקציבית היא 11 מיליון שקלים. אין לי ספק שכשמדובר במועצה שלי, ההיקפים הם אולי 10%,20% מהדבר הזה. ברור לי שאם זה לא היה קורה באשקלון, זה לא היה עומד על השולחן, וברור לי שאם זה לא יקרה עכשיו, בהזדמנות הזאת, וייעשה באותה נשימה קשה לי לראות איך זה קורה לאחר מכן. אני מבקש את עזרתכם, עזרת חברי הוועדה, להירתם לעניין הזה. אפשר רק לשאול את ראש המועצה שאלה? האם אתה יודע אם יש עוד מועצות אזוריות במצב דומה לשלכם באזור? למיטב ידיעתי והבנתי, כלל המועצות שזה רלוונטי להן נמצאות במקום הזה. אני חושב שרק המועצה שלי אגב, גם בהודעת משרד ראש הממשלה לגבי ייתר הדברים, דובר על אשקלון וסביבתה. המועצה האזורית חוף אשקלון עוטפת את העיר אשקלון מכל צדדיה. אני לא מכיר מועצה נוספת שנמצאת במצב שונה.

כל המועצה מחוץ לטווח או יש חלקים שכן?

יש לי חמישה יישובים מתוך 20 יישובים במועצה שהם יישובי עוטף אבל מעבר לזה, כל הייתר... כמה יישובים מחוץ לעוטף? יש לי 15 יישובים מחוץ לעוטף אבל כשאני מדבר על מחוץ לעוטף, אם תסתכל במפה, זה יכול להיות במרחק שבעה קילומטר - - - - - מיקי, אתה מבין את חוסר ההיגיון? הוא אומר: אני מעדיף חמישה ולא את כל ה-15 כי החמישה נמצאים - - - ואנחנו מתעסקים בשטויות. ישובים לך שני ראשי ערים שלא נחו יום אחד - - תודה רבה. רגע, אדוני היושב-ראש. - - לא נחו, ואנחנו באים להתעסק אתם בקטנות. זה פשוט לא יאומן. בושה. בושה וחרפה. צריך להצדיע להם. ניר אורבך,

קודם כל, אנחנו מדברים פה על החלטת ממשלה לנושא של עידוד השקעות הון באזור התעשייה אבל יש החלטה נוספת, תומר, על הנושא של החלטה מפברואר 2020, על הנושא של חיזוק החוסן האזרחי-ביטחוני, בכל הנושא של המיגוניות. אני הגשתי בקשה לדיון על הנושא הזה לפני כמה ימים, ויש באשקלון בנייה ישנה, בלי חדרי ממ"ד, וזה נושא שלדעתי הוא לא פחות חשוב גם מבחינה אזרחית אבל בוודאי מבחינה ביטחונית.

שואל למה לא נענה על זה גם כן ונצרף את ההחלטה הזאת גם כן?

מה נעלה? אני ביקשתי שנעלה לדיון את החלטת הממשלה הנוספת - - אז אתה מביא את זה עכשיו פה, לוועדה? אנחנו מדברים על תקנות, אתה צריך לקבל הסכמה של מי שחותם על התקנות, של הממשלה. מאה אחוז. קודם כל, ביקשתי שנעלה את זה פה, לבדיון בוועדה. החבר המשותף שלי ושל תומר, עמיחי סיבוני - - - של הנושא לביטחון אשקלון אני חושב שזה דבר שהוא לא פחות חשוב ממה שהעלינו פה, וכמו שאמר איתמר, באמת צריך להדגיש שהנושא הזה הוא לא רק אשקלון אלא גם של עוטף אשקלון,

המכתב שהוא הגיש ועם הדברים שמסביב. תודה רבה. ינון, בבקשה. איתמר, אני רק רוצה להגיד לך: אני מכיר את האזור שלך, הייתי

שעושים את זה אבל אחת הבעיות שלך ראית איך תומר מצליח? צריך להפוך להם שולחן - - - אני רוכב על הצעקות של תומר. איתמר, אני אומר לך, תשאל אותם,

אנחנו נראה את זה גם בדיון הבא, בביצועים אנחנו עוד נדבר על זה אבל לא יעזור אם אתה לא תבוא, ואנחנו נהיה איתך בשביל להביא עידוד תעסוקה למקום הזה כי לא יכול להיות שנפקיר שם את האנשים

אני לא יודע מתי מישהו הקים פה מפעל אבל להקים מפעל בשנתיים - - מה זאת אומרת בעיה? אני הולך לאשר את זה.

לא מבין איזו בעיה מייצרים פה.

עושים פה דבר טוב.

מה קורה בסוף דצמבר?

יש שלושה נושאים שהעיר הזאת צריכה לקבל: 1. זה הטבות מס. 2. זה נושא של חוק עידוד השקעות הון. 3. מיגון.

כי לאף אחד לא באמת אכפת, ותומר צריך להפוך שולחן ולאיים פה על זה שהוא יעצור את הסכמי הגג רק כדי לקבל

- - - אני מעיר לכולם, יש לנו סדר יום עמוס. - - - יש ברוך הם ראש עיר שדלתו פתוחה לכל משרדי הממשלה ולכל הוועדות והוא יודע לעשות את העבודה טוב ממך אפילו.

שבע שנים לא עשיתם כלום.

קושניר לי חשוב שזה יעבור היום, וכמובן שאני

שאם היה אפשר להסתכל על התחום הכללי ולהעביר אותו ל-2023 כי זה הסכום הנכון,

אני רוצה להגיד כמה דברים: קודם כל, הגיע הזמן שנגיד לעצמנו את האמת, ואנחנו עובדים בשיטת הפלסטר. אני שומעת את כולכם,

חברת קיבוץ כפר עזה, אני אומרת לכם ש-20 שנה יורים על העוטף

נפילה וכל דבר שקרה וניהלתי את העורף הצבאי והאזרחי באגודת עזה.

אנחנו באיחור של לפחות 15 שנים. ולכן,

אני מבטיח לך שכולם יצביעו בעד מכיוון שהנושא של העוטף לא נכנס בוועדה המסדרת ואנחנו רק נגיד שצריך להכניס גם את העוטף וזה וזה. אבל אני, מכיוון שאני יושב פה כבר שש שנים, יותר משש שנים כבר ואני

בואו לא ניקח את אשקלון כבת ערובה,

ממילא יריב לוין לא יביא אותם, תעזבו את הוויכוחים הפוליטיים ותביאו רק את אשקלון.

אדוני היושב-ראש, רק חוק אחד להביא

אם אנחנו רוצים שהמפעלים האלה יישארו או שיגיעו מפעלים חדשים אנחנו חייבים להתייחס לזה.

שמעתי גם את איתמר הרי יש לו יותר מחמישה יישובים. נירה, שימי לב כמה זה לא חזירי, כמה זה באמת אמתי.

אנחנו היינו צריכים לעשות את זה,

אז אני חושבת שבמקום לספר כמה אנחנו עכשיו אמפתיים והכל אגב,

אין טעם - - - תודה רבה.

אם אפשר בקצרה.

ראשית,

לא אזור עדיפות לאומית א' ולא שום דבר קיבלה תמיכה העיר אשקלון למעט אותן החלטות ממשלה. אני לא יודע מה הסיפורים שמספרים, בסדר?

אי אפשר לשלוח חיילים לחזית ולשלוח אותם לבנות את הארץ ולעשות את העבודה בסוף בשמנו כי ככה זה עובד,

שלטון מקומי, ואז להחזיר אותם לשחות לבד ולא לתת להם את הכלים

שנראה לך שזה דברים שאתה צריך לקבל מובן מאליו ואתה צריך לבוא ולפה עוד פעם ועוד פעם ולהיאבק על זה אבל בשורה התחתונה אתה מצליח,

אני רוצה

ליושב-ראש הוועדה וליועצת המשפטית שעלו על הנקודה הזאת של הפספוס של השנים, וכך שאנחנו מצליחים להעביר את שני הדברים

תומר, אתה משיג את שלך וזה נכון מה שאופיר אמר. אני קובע את הישיבה הזאת על חוק עידוד השקעות הון. אני אבקש מהיועצת המשפטית אני מבקש להכין חוק ולהפוך את

קודם כול אני רוצה לומר תודה לאדוני היושב-ראש, כולם כולל כולם. אתמול ראינו גם בוועדה המסדרת, מכל המגזרים, מכל המפלגות, את הקונצזנוס, כולם נרתמו למען אותה הצעת חוק, ופה באמת צריך להפריד ולא להתווכח מי הביא, מי הגיש ומי לא הגיש. זה צו השעה וצריך לקדם את זה. אני רוצה להודות לשר האוצר, לשר הכלכלה, שבתקופה מאוד מאתגרת שעבדנו ביחד כדי להביא את ההחלטה הזאת לידי מימוש ותדעו לכם שפה אנחנו עושים צעד נוסף והכרה למען תושבי אשקלון. לתושבים היקרים שלי, אני רוצה לפנות מפה ולומר להם שכמו שהובלתי והייתי בכל הדרך נחוש כדי שתקבלו את מה שמגיע לכם, אני אמשיך להגיע לפה, אני אמשיך לבקר אתכם ולעשות הכל כדי שהתושבים יקבלו את מה שמגיע להם בזכות ולא בחסד. רק תגיד לי לפני שאתה מגיע כי כשאתה מגיע, אתה בטח דורש משהו אז שאני אהיה מוכן. האמת שבמקרה שלך זה נסגר בטלפון אז אני לא צריך להגיע. בסדר.

איתמר רביבו אני נוגע בדבר מכיוון שאבא שלו היה ראש המועצה של אופקים והיינו חברים טובים. בבקשה. תודה רבה. רק משפט אחד,

כדי להקדים את המאוחר: שמעתי את האמירות לגבי הסוציו. היישוב נתיב העשרה, סוציו 9, סמוך-גדר. במהלך הסבב, ירי נ"ט שפגע בג'יפ של צה"ל במקום שבו נהרג לצערנו החייל עומר דוד ז"ל במקום הזה אמרו לקום אזור תעשייה.

בואו תגידו לי מה זה משנה ולמי זה משנה שהמקום הוא סוציו 9 ואמור לקום שם אזור תעשייה. זו פגיעה ישירה, המקום חשוף בצורה ישרה, לא בירי נ"ט - - והעובדים מגיעים מהרשויות - - נכון. אז אני אבקש לצורך הדיון העתידי על סוציו גם אם - - - היה גר בסמוך-גדר, גם הוא היה מקבל הטבות. איתמר, זה לא כל-כך עתידי. אני מבקש שכשנסיים את הישיבה תשב אתם ותקבע כי אני רוצה בעוד שבוע יכול להיות שנוכל להביא את זה אם אתה מגיע להסכמה אתם. בכל מקרה, יתקיים דיון כללי לגבי הנושא הזה והנושא של חוף אשקלון, זה זוכה לאהדה פה,

אני לא מכיר את הפרוצדורה במידה ואין הסכמה? תעדכן אותנו. צריך אותם, בגלל זה יש תקנות. אם לא זה חקיקה. תודה רבה. מי מקריא את התקנות כפי שהן נוסחו? "תקנות לעידוד השקעות הון (שינוי התוספת השנייה לחוק) (הוראת שעה), התשפ"א2021 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 40ד(ב) לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה" אני מוסיפה תקנה נוספת שלא הופיעה בנוסח המקורי: בתוספת השנייה לחוק, בחלק ג' בסעיף 2 במקום עד יום כ"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2021) יבוא: עד יום 31 בדצמבר 2023 ונוסיף גם את התאריך העברי. זו הארכה של כלל התוספת ביחס לאזורי פיתוח א' עד סוף 2023. הוראת שעה 2. (א) בתקופה שמיום י"ז בטבת התשפ"א (1 בינואר 2021) עד יום כ"ז בטבת התשפ"ב (31 בדצמבר 2022), יראו כאילו בתוספת השנייה לחוק, בחלק א', תחומי אזור פיתוח א',אחרי פסקה (3) בא "(3א) נוסף על האמור בפסקה (3) לעניין נפת אשקלון גם אזורי תעשייה מרחביים בתחומי רשות מקומית שבה רמה חברתית כלכלית נמוכה לפי אשכול 5."

כל היתר ירד ונתקן את התאריך העברי בהתאמה. מי בעד אישור התקנות לעידוד השקעות הון, כפי שהוקראו על-ידי היועצת המשפטית? מי נגד? מי נמנע? הצבעה התקנות אושרו.

אני מברך אותך, אדוני ראש העיר. תודה רבה. איתמר, אני מבקש שתשב אתם ותראה מה ניתן לעשות עם חוף אשקלון.

הישיבה נעולה.